אנחנו פותחים את הישיבה. היום 7 במרץ 2022, ד' באדר ב'

השעה 11:50. הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), (מס' 4), התשפ"ב-2022. את מטרת הצו יציג משרד האוצר, בבקשה. את איזה אנחנו

נכון, אבל בהקשר הזה, ותקני אותי אם אני טועה, לא צפויה להשתנות המדיניות, כי במידה והורים או ילדים חולים נשלם להם דמי בידוד. אני אחדד ואזכיר שמדובר בבידוד, לא

זה בסדר להשאיר את הגמישות הזאת. הסוגיה הזאת לא תיפתר כאן, אף על פי שזאת שאלה נכונה שגם עלתה בדיון הקודם. משרד הבריאות, אתם רוצים לתת נתונים על בידודים, על

קרוב ל-82% מהאוכלוסייה במדינת ישראל מחוסנת או מחלימה. נותרנו עם אחוז יחסית קטן של אוכלוסייה שעדיין יש עליה חובת בידוד על פי צו,

כשליש מתוכה זה ילדים מתחת לגיל 12. עדיין זה יכול להיות רלוונטי להורים, במידה והם נדרשים להיות בבידוד עם ילד. נתח האוכלוסייה שיש עליו חובת בידוד על פי חוק הצטמצם היום בצורה משמעותית בעקבות גל התחלואה האחרון שאנחנו נמצאים כרגע לקראת סיומו. מראש אנחנו כרגע בפוטנציאל של חייבי בידוד הרבה יותר קטן לעומת מה שהיינו בעבר. על פי הפקקים בבוקר בכבישים נראה שכבר אין כמעט מבודדים. יש לכם איזה שהוא נתון? כרגע אנחנו נמצאים על כמעט 4,500 מאומתים ועל עוד כ-10,000 אנשים שנמצאים בידוד. רציתי להתייחס למכסת ימי המחלה שנגבית מהעובד. היינו בתחילת הדרך, בתחילת הבידודים על תקופה של 14 יום בידוד עם חמישה ימים שנגבים מהעובד. אחר כך ירדנו לשלושה ימים. ככל שהתקצרה תקופת הבידוד לא תיקנו את גביית ימי המחלה מהעובד. אנחנו לא רואים לנכון להמשיך עם גבייה של שלושה ימי מחלה על תקופה של חמישה ימי בידוד, מה גם שמנגנון השיפוי למעסיקים כרגע ניתן מהיום הראשון. אנחנו חושבים שצריך לצמצם את ימי המחלה שנגבו מהעובד. תקופת ימי הבידוד מתקצרת למעסיקים, לעובדים ולפקידי ממשלה. ההסדר הזה נעשה בהסכמה. כל הסטה של עלות יום מחלה מהעובד היא בסופו של דבר הפנמה של העלויות האלו אצל המעסיק, לכן יש עלויות תקציביות לשינוי כזה. ככל שרוצים לדון בהן אני מציעה שלא נעשה את זה בשולחן הזה אלא בעבודת מטה קצת יותר סדורה. זה שכמות הבידודים יורדת ומספר ימי הבידוד יורדים דווקא מפחיתים את הבעיה, לא מגבירים אותה. העובדים בתקופה הזאת סחבו על גבם חלק גדול מהעול של ההשתתפות במכסת ימי המחלה שלהם שהם אמורים לייעד למחלת ילד, למחלת הורה, למחלות שלהם. הם ניצלו איזה שהוא בנק שלהם לטובת האירוע הזה. אנחנו כן חושבים שצריכה להמשיך להתקיים השתתפות, רק שהפרופורציה השתנתה מחמישה ימי מחלה על 14 ימים. אם אנחנו מדברים עכשיו על חמישה ימי בידוד, זה צריך להיות בהתאם.

בעבר ההיתכנות להיכנס לבידוד הייתה מאוד מאוד גבוהה, היום מדובר באירוע הרבה יותר מקרי. הסיבה לאדם מבוגר לא מחוסן להיכנס לבידוד היא ילד חולה. גם ההיתכנות של האירוע הזה הרבה יותר נמוכה, לכן גם כמות ימי המחלה הפוטנציאליים שנדרש העובד לתת נמוכה יותר. את מסכימה איתי שזו עלות תקציבית נמוכה שלממשלה יש יכולת לממן אותה? אם אנחנו רוצים לנהל דיון ענייני, לרבות מחשבות על מה הם המקורות הפוטנציאליים למימון של הדבר הזה, אפשר לעשות את זה. אנחנו מדברים כרגע על הארכה. מה שמעלה אדם זה תיקון בחוק.

זה במקום אחר. אני מציע שבמקום שנאריך את זה בחודשיים, נאריך את זה בארבעה חודשים. כמו שהבנת, יוראי, גם זה מוארך רטרואקטיבית. אני לא אצטרך לבוא לכאן ב-1 במאי, אני אבוא כשתיגמר הפגרה. היא הנותנת. למה צריך את הכנסת אם הם יכולים להאריך את זה מתי שהם רוצים? או שתבואו לכנסת ותגידו: אנחנו מבקשים שתאריכו את זה משיקולים כאלה ואחרים, או שלא תבואו בכלל. אפשר לתקן את התאריך באופן כזה שיתאים גם לכנסת וגם לממשלה. אז בואו נאריך את זה. אי אפשר בארבעה חודשים, כי המצב הבריאותי - - אז בשלושה חודשים. יש מקור תקציבי להארכה בשלושה חודשים. עד 31 במאי. צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 4), התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26יז(ג) ו-26כח(ג) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)

אני מצווה לאמור: הארכת 1. תקופת הזכאות האמורה בפסקה (1) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף תקופת26יז(א) וסעיף 26כח(א) תוארך עד יום א' בסיוון התשפ"ב (31 במאי 2022). הזכאות תחילה2.תחילתו של צו זה ביום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרס 2022). מי בעד צו התכנית לסיוע כלכלי, ירים את ידו?